בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, כ"ט בסיון התשפ"ב, ה-28 ביוני 2022. על סדר היום הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022, פ/3660/24 של חבר הכנסת יואב קיש, הכנה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת דוד ביטן הציע להצמיד להצעה גם את הנושא של יחידת המימון של חוק מימון מפלגות. אני קיוויתי שאת כל הדיון הזה נוכל לערוך בנפרד את הדיון על חוק ההתפזרות בוועדת הכנסת ואת הדיון הזה בוועדת החוקה אבל לצערי ידידי חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת החוקה, בחר שלא לעשות זאת. אני חייב לומר שזה קצת עיכב אותנו בעבודה אבל אנחנו נתגבר על העיכוב הזה. חבר הכנסת ביטן, תציג בבקשה את העקרונות. אנחנו מתכבדים כאן בנוכחותה של השופטת אילה פרוקצ'יה, יושבת ראש הוועדה הציבורית לעניין מימון מפלגות, ואנחנו ודאי נשמע אותה אחרי שחבר הכנסת ביטן יציג את העקרונות. קודם כל, דרך המלך הייתה להעביר את זה בוועדת החוקה אבל לצערי הרב יושב ראש ועדת החוקה למרות ההסכמות בין כל המפלגות מתנה את זה באישור חוק המטרו למרות שזה לא דבר שקשור לדבר. זה אחרי שסיימנו את כל ההסכמות לגבי כל החוקים. אם יסתיים העניין של המטרו, אז יסתיים אבל אין לזה כל קשר לחוקים שקשורים לבחירות. ארבל, אני גם צופה בעיה בחוק הזה של ועדת הבחירות - אבל זה לא לעכשיו - מבחינת התנאים של המטרו וכל הדברים האלה. בעיקרון צריך להבין דבר אחד. אין לנו ברירה אלא להביא את זה בדרך מהירה מכיוון שחוק הבחירות נעשה גם הוא תוך יום-יומיים. חלק מחוק הבחירות הוא נושא של המימון. אחת הבעיות המרכזיות של המימון נובעת מכך שבעצם היו 4 מערכות בחירות מהירות ועכשיו זו המערכת החמישית וזה קורה תוך שנתיים. זה יוצר בעיות בתפקוד המפלגות, גם בנושא של תקציב הבחירות וגם בנושא של מחזור ההלוואות. דיבר איתי על זה הגזבר. זה תוצר של מה שקרה במערכות בחירות. אי אפשר לנהל כל כך הרבה מערכות בחירות ולומר שההלוואות יופחתו מכיוון שבסופו של דבר בכל מערכת בחירות המפלגות מוציאות הרבה יותר מהסכום אותו הן מקבלות מהמדינה. בנוסף לכך, הייתה מערכת בחירות נוספת שהיא בעצם מערכת הבחירות של הרשויות המקומיות שגם היא יוצרת עלויות למפלגות, מעבר להכנסות. יש לנו עוד מערכת בחירות שתהיה בעוד שנה וחצי וזאת מערכת הבחירות המוניציפאליות.

אנחנו ב-לופ כזה של מספר 2 מכאן ו-5 מכאן ולכן המפלגות באמת נקלעו לקשיים. דבר נוסף. צריך להבין שהשיטה שנקבעה במדינה היא שהמדינה מממנת את מערכות הבחירות ולא מאפשרת למפלגות, כמו בארצות הברית, לקבל תרומות. התרומה המקסימלית שאפשר לקבל מאדם במפלגות היא בסך 2,500 שקלים בעת בחירות ואני חושב שכאשר אין בחירות הסכום הוא 1,250 שקלים. ודאי סכום כזה לא יכול לכסות. 1,000 שקלים בשנה שאינה שנת בחירות ו-2,400 שקלים בשנת בחירות.

טעיתי. בגדול, זאת המסגרת הנורמטיבית שקיימת ולכן במצב הזה אין לנו ברירה אלא לממן את מערכות הבחירות האלה מצד אחד דרך המדינה ומצד שני שוב למחזר את ההלוואות בתקווה שבאמת כל המפלגות מבחינה כספית, לא פוליטית יעברו את אחוז החסימה ולא ייגרם נזק לקופת המדינה ולקופת הכנסת. דבר נוסף. העלויות עולות כל הזמן. קודם כל, נתחיל מזה שעלויות הפרסום הפייסבוק, החברות, כשיש בחירות, הן מקפיצות את המחירים כמעט פי שניים. ככל שיש מערכות בחירות, המחירים עולים בעובדים, בפרסום, בפייסבוק, ביועצים וכולי. הכול עולה הרבה מעבר לעלייה שאנחנו מבקשים.

העלייה היא גבוהה מאוד וזה גם חלק מכך שצריך תוספת מימון. יש מספר עקרונות. עקרון ראשון הוא שלפי החוק הקיים המקדמה בשלב ראשון מתקזזת מהלוואות. ברגע שהמקדמה מתקזזת מהלוואות, אין למפלגות כל יכולת לממן את מערכת הבחירות כבר בהתחלה. פעם זה לא היה. עשו את זה כי פעם הבחירות היו פעם ב-4-3.5 שנים ואז בזמן הזה סיימו להחזיר את ההלוואות. היו מאפסים את ההלוואה וממשיכים קדימה. היום זה בלתי אפשרי והתוצאה היא שאם החוב יישאר כפי שהוא כמובן לא עשינו שום דבר כי אף אחד מהספקים והעובדים לא יהיה מוכן לעבוד כשאתה אומר לבן אדם שהוא יקבל את הכסף בעוד חצי שנה, כי חלק גדול מהכספים אחרי המקדמה מתקבלים הרבה אחרי הבחירות, אחרי שאתה מגיש דוחות וכולי. לכן הסעיף הראשון מדבר על וזה נעשה בכל מערכות הבחירות האחרונות וזה לא דבר חדש הוראת שעה שאומרת שהמקדמה לא תהיה על חשבון ההלוואה והמפלגות כן יקבלו את המקדמה הזאת. דבר שני. אחרי הבחירות, מחזור ההלוואות. מה שנקבע בהוראת השעה האחרונה היה 52 תשלומים. זה נבע מכך שיש חובות שנובעים מ-4 מערכות בחירות שהיו ברצף אחת אחרי השנייה. במצב הזה ביקשנו להמשיך את ההסדר הזה של 52 תשלומים. אני יודע שהגזבר מבקש להפחית אבל אם אנחנו נפחית בדקתי את זה אנחנו לא מקבלים כל תוספת. אם ניקח לדוגמה את הליכוד אם הוא מקבל כאן 7 מיליון שקלים, אם נוריד 4 חודשים, אנחנו לא יכולים לקחת את 7 מיליון השקלים האלה ולא עשינו בזה כלום. הליכוד מקבל 10 מיליון. 7 מיליון. 10 מיליון. 7 מיליון. הליכוד מקבל 10 מיליון. 240 כפול 30 מנדטים, זה 7.2 מיליון. אני לא יודע מהיכן הבאת את ה-10 מיליון. הליכוד, מ-42 מיליון, הוא גדל ל-51 מיליון. גם אני יודע לעשות חשבון. אני אמנם לא חשב אבל אם יש לך 240 אלף תוספת כפול - - - אתה לוקח את ה-70 אחוזים ואני מדבר על ה-100 אחוזים.

70. 29 מנדטים פלוס 1 זה 30 כפול 240, זה 7.2 מיליון. החישוב שלי הוא פשוט. זה החישוב. אני לא יודע איך אתה מחשב את זה. אני מחשב את זה פשוט. זה כפול זה. אם כן, זה 7.2 מיליון. ברור שאם נוציא 40 מנדטים, תהיה תוספת כי זה הולך לפי ממוצע בין הקיים לבין מה שאתה מוציא בתוצאה. אני אומר שנגיד באותה תוצאה אתה מקבל 29 פלוס 1. אני רוצה להזכיר שבמערכת הבחירות לא האחרונה בה הייתי חולה אלא זאת שלפניה - היו בעיות מאוד גדולות למפלגת העבודה, מרצ ומפלגות קטנות בגלל מערכות הבחירות. הסכמנו לתת להן יחידות מימון נוספות על מנת שיוכלו להתמודד. זאת אומרת, זה לא עניין פוליטי. צריך לעבוד בהגינות. רוצים מערכת בחירות הוגנת, אתה צריך לאפשר למפלגות להתמודד כי אחרת הן לא יכולות להתמודד. למרות שאין לנו אינטרס מובהק פוליטי לתת, נתנו. אני החלטתי על זה. נתנו כדי לאפשר לאנשים להתמודד ולא לומר אין לי את היכולת להתמודד ואז מה בדיוק יעשו כל מפלגות השמאל הקטנות שהיו בזמנו והיו בקשיים אדירים? נכון שהליכוד היום בקשיים יותר גדולים אבל הסיבה ואני אומר את זה על השולחן שאנחנו בקשיים נובעת קודם כל מזה שאנחנו בכל מערכת בחירות מוציאים 10 מיליון שקלים על פריימריס, מה שאף מפלגה לא מוציאה. יש עוד שתי מפלגות שעכשיו יעשו פריימריס אבל לא בהוצאות שלנו. יש לנו 140 אלף מתפקדים שיכולים להצביע. 120 אתרים, 130 אתרים. בגדול אנחנו בכל מערכת בחירות מתחילים עם מינוס של 10 מיליון שקלים שזה המון כסף. לזה אין פתרון בחוק ובגדול צריך להתחשב בעניין הזה שיש הוצאות נוספות שקשורות לדמוקרטיה במפלגות כאשר כולן צריכות לעבור לדבר הזה ולא כל אחד ימנה לעצמו. אלה בעיות קיימות שאין להן פתרון וצריך להתחשב בזה כאשר מעלים את יחידת המימון. בנושא של יחידת המימון. בסך הכול מדובר כאן לא בעלייה גדולה אלא בעלייה של 240 אלף שקלים למנדט, שזה בקושי יכול לכסות את העלייה במחירי התפוקות, בספקים, בעובדים וכולי. אם הדרישה היא שהמדינה תממן, בבקשה, שתממן. אי אפשר לבוא מצד אחד ולומר אין תרומות כמו שיש בארצות הברית, מצד שני אתם חייבים לממן הכול דרך המדינה ומצד שלישי לא נותנים את האפשרות לעשות מערכת בחירות כמו שצריך. העלייה הזאת היא עלייה מינורית יחסית והיא סבירה מאוד בהתאם לנסיבות. במצב הזה אני חושב שהכנסת, ולדעתי גם הוועדה הציבורית, צריכה להתחשב בכל הנימוקים שהעליתי ולאפשר את העלייה הזאת ללא בעיה. אין כאן עניין לבעיה ציבורית. ראיתי שאמרו שהעלינו ב-30 מיליון.

כל המפלגות מקבלות ומי שלא רוצה יכול לוותר. למה לתקוף? כל מפלגה שחושבת שזה מיותר, שתוותר. תודיע הודעה שהיא מוותרת על זה אבל בינתיים אני לא רואה אף מפלגה שמוותרת. כולם בוכים ולוקחים. דבר שני. תראו את ההוצאה של ועדת הבחירות שכל פעם עולה בגלל מה שאמרתי. כל המכרזים, הכול עולה ועולה. הצורך בשוויוניות, הצורך בטיפול בכך שלא יהיו זיופים, הדמוקרטיה עולה כסף וזה חלק מהעניין. אי אפשר לגלגל עיניים ולהגיד שהיא לא עולה. אני חושב שבמצב הזה הוועדה צריכה לאשר את טיוטת ההצעה של המימון ללכת לבחירות באופן כזה שהמפלגות יכולות להתמודד באופן הראוי. תודה רבה חבר הכנסת ביטן. השופטת פרוקצ'יה, בבקשה. תודה רבה על הזמנת הוועדה לדיוני ועדת הכנסת. נמצא אתנו ב-זום גם חבר הכנסת לשעבר אהוד רצאבי שהוא חבר ועדה ויכול להיות שהוא ירצה להוסיף דברים. אני קיבלתי את הצעת החוק לפני שעה. קודם היא לא הייתה לפניי. היא נשלחה אתמול מאוחר בלילה וכאמור ראיתי אותה לפני שעה. אני מקווה שהפרט הזה יירשם. אני רוצה לומר איזושהי אמירה יותר כללית, לא לגופה של העלאת יחידת המימון אלא לגבי הנוהל התקין של החקיקה בעניין הזה. לאורך שנים ננקטה מדיניות נכונה ומוצדקת על ידי הכנסת לערב גוף ציבורי חיצוני בכל נושא שקשור בתשלומים לגורמי הכנסת, אם זה לסיעות כמימון מפלגות, אם אלה תשלומים לחברי כנסת כשכר, תשלומים לצוות הפרלמנטרי, תשלומי הוצאות משפטיות לחברי כנסת, כל הנושאים של התשלומים לגורמי הכנסת. הכנסת עצמה ראתה את עצמה מחויבת למנות גורם ציבורי חיצוני כדי שהוא או יפקח או ילווה את התהליך והדברים לא ייעשו ללא אותו גורם ציבורי חיצוני. אנחנו רואים את זה בשורה של חוקים של הכנסת. הרציונל הוא ברור. הוא מפני שכאשר הכנסת מחוקקת לעצמה, גוף חיצוני צריך להיות באיזושהי צורה מעורב כדי להבטיח שלא ייפגע האינטרס הציבורי גם שלא תיפגע התדמית של חקיקת הכנסת, גם כאשר היא צודקת לגופה. זה היה הרעיון שהכתיב את הקמת הוועדה הציבורית על פי חוק מימון המפלגות וכאן המחוקק הרחיק לכת והוא לא רק אמר המלצות בעניין יחידת המימון אלא הוא הסמיך את הוועדה הציבורית לקבוע את שיעור יחידת המימון, להעלות אותה, להוריד אותה, ולשלוט על יחידת המימון שממנה בעצם נגזר כל חישוב מימון המפלגות. מה שאנחנו רואים בהליך החקיקה הזה - וקדמו לו גם שני הליכי חקיקה קודמים בהם הוועדה בכלל לא הייתה מעורבת כאשר בהליכי החקיקה הקודמים הדומים להליך הזה הוועדה בכלל לא הוזמנה, לא ידעה על התהליך ולא אמרה את דברה. בעקבות זה היה הבג"ץ ובמסגרת הבג"ץ בית המשפט הביע את דעתו ואמר שראוי להזמין את הוועדה הציבורית ואכן שולב נוהל חשוב מאוד שהוועדה הפכה להיות מעורבת בהליכים מהסוג הזה. מה שעולה מן החקיקה הראשית הזאת זה במילים פשוטות עקיפה של הוועדה הציבורית. מי שדן, שוקל את השיקולים ומחליט זאת הכנסת ללא שיתוף אמיתי ומושכל בוועדה הציבורית. כמובן שבלוח הזמנים הזה לא הייתה לוועדה שום אפשרות לא לשמוע את נציגי הסיעות, לא לקבל נתונים מחשב הכנסת, לא לקבל איזושהי ראייה כלכלית ממחלקת המחקר ואגב, הוועדה הציבורית שלנו נעזרה לאורך השנים האחרונות בחוות דעת מאוד מעמיקות ורציניות שאף פעם קודם לא נעשו על ידי מחלקת המחקר. הדברים האלה כמובן לא מתאפשרים בסוג כזה של תהליך. מה שיוצא מזה, ואני בהחלט מבינה את האילוצים עליהם דיבר חבר הכנסת ביטן ויכול להיות שההעלאות האלה מוצדקות, אינני יודעת. יכול להיות שאולי צריך להגדיל יותר, אולי צריך להגדיל פחות, אולי לא צריך להגדיל בכלל אבל חייב להיות דיון רציני, מעמיק ומושכל בכל הנושא הזה. לוועדה, כאמור, לא הייתה שום אפשרות להיכנס לגוף העניין. מה שבעצם עולה מכאן זה שיש כאן תופעה שהכנסת עצמה לא מכבדת חוק שהיא עצמה חוקקה מפני שכאשר היא חוקקה הקמה של ועדה ציבורית, היא צריכה לכבד את קיומה ולתת לה אפשרות לעבוד. ברגע שהיא עוקפת אותה, היא עוקפת חוק שהיא עצמה חוקקה והמשמעות היא משמעות קשה מבחינה עניינית. כמובן שהתהליך הזה, לא רק שלא מכבד את חוק הכנסת אלא שהוא נעשה גם בלי בחינה מאוד מעמיקה של כל הנתונים. אני לא חושבת שהייתה אפשרות תוך יום-יום וחצי לבדוק לעומק את הנתונים. לא שמעו את נציגי הסיעות בצורה מסודרת, לא ניתנה כל סקירה כלכלית לגבי המשמעויות, גם הנושאים של כלל המשק נכנסים כאן לתמונה וכל התהליך הזה, אם הוא לא יעמוד למבחן משפטי, הוא בוודאי יעמוד למבחן ציבורי. אני חוששת מאוד שהתהליך הזה לא יזכה לאמון ציבורי והוא בוודאי יעורר עניין רב ציבורי אבל יעורר ביקורת ציבורית מוצדקת. אני מציעה שבנושא יחידת המימון יינתן לוועדה הציבורית פסק זמן מאוד קצר כי אני בהחלט מבינה את אילוצי הזמן, אבל אני לא רואה שפיזור הכנסת מונע דיון כמה ימים לאחר מכן לגבי יחידת המימון. ההחלטה על יחידת המימון היא של הוועדה והוועדה לא מתפזרת. הוועדה קיימת גם אחרי פיזור הכנסת. נציגי הסיעות קיימים גם אחרי פיזור הכנסת. הוועדה הציבורית תקיים דיון, תשמע את נציגי הסיעות, תקבל נתונים מחשב הכנסת, תשמע את מחלקת המחקר של הכנסת ותקבל החלטה במהירות רבה על בסיס הליך תקין. זאת הצעתי. תודה רבה. חבר הכנסת ביטן, תכף אתן לך להתייחס. אני רוצה לשמוע גם את חבר הכנסת לשעבר, רואה חשבון אהוד רצאבי, חבר הוועדה הציבורית. בוקר טוב לך. בוקר טוב ותודה רבה. אני חושב שבמידה מסוימת אני אחזור על דברי כבוד השופטת פרוקצ'יה. לדעתי החוק מתוכו הוקמה הוועדה שהשופטת פרוקצ'יה עומדת בראשה ואני חבר בה יחד עם חבר נוסף, אני יכול לומר שמדיונים קודמים שקיימנו בוועדה כאשר הגיעו אלינו בקשות, הדיונים היו מעמיקים ורציניים מגובים בנתונים גם של חשב הכנסת וגם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת וגם שמענו את כל נציגי הסיעות וקיבלנו החלטות. אני חושב שהמצב שבו הכנסת יכולה לחוקק חוק ולעקוף את הוועדה הוא הליך לא ראוי. כפי שביקשה השופטת, אני מבקש שיינתן לנו זמן לבחון את הנתונים עצמם ולהוציא החלטה בנושא הזה. רצוי שהדעה שלנו תישמע אחרי שבחנו בצורה רצינית, לפחות למען הציבור. לא שמעתי את עמדתה של היועצת המשפטית לגבי ההליך עצמו, כיוון שגם הייתה הבטחה של הכנסת, כמדומני אחרי הבג"ץ, שהוועדה תמיד תשמיע את קולה וגם תוכל להתייחס עניינית לחקיקות האלה. אני לא מתייחס כאן לא למספרים ולא להצדקה האם יש מקום להעלות או לא כי אין לי נתונים. אני מתייחס אך ורק להליך עצמו שלדעתי הוא לא ראוי. תודה רבה אדוני. חבר הכנסת ביטן, תגיב בבקשה. מספר דברים. קודם כל, אנחנו בדיון לקריאה ראשונה. עדיין החוק הזה לא הוגש. אפשר לשמוע את עמדות הסיעות ואין שום בעיה. שנית, אני מאוד מצטער שזאת ההרגשה של כבודה, שלא נותנים לך מספיק זמן אבל יש דברים בחיים, במיוחד חוקים שקשורים במערכת בחירות שעושים מהיום להיום, שגם הוועדה צריכה לדון בעניין הזה מהר מכיוון שזה כמו כלים שלובים מביאים הצעה שהיא בהסכמה עם כל הסיעות והיא בהסכמה עם מרבית הסיעות של הקואליציה. אני לא מייצג את הסיעות בקואליציה. אם יושב ראש הקואליציה והנציגים שלהם אומרים שזה מוסכם עליהם, בסדר, אני מקבל את זה, אבל עדיין כל אחד יכול לומר כאן את דברו. אני לא מבין את הביקורת שלכם, גם של רצאבי וגם של כבודה, על העניין הזה מכיוון שמי מפריע לכם? מי מפריע לכם לאורך השנה לעשות דיונים ורפורמה בעניין הזה ולבדוק את נושא יחידת המימון? תעשו את זה. אנחנו נשמח מאוד לכל המחקרים. היינו באים ודנים יחד אתכם בעניין הזה. אתם לא עושים את זה ואנחנו מגיעים לבחירות ואנחנו אשמים בזה שאנחנו מבקשים עלייה בהתאם לנסיבות שציינתי. לכן אני חושב שהביקורת לא צריכה להיות מופנית רק אלינו. אני אומר דבר מאוד פשוט. לנו אין ברירה בבחירות לחוקק את חוק המימון. אני לא חושב שאפשר לחכות עם זה לעוד שבועיים-שלושה כדי שהוועדה תתכנס ותדון בזה בצורה יותר מעמיקה מכיוון שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת מה כללי המשחק בבחירות האלה. כל הבחירות, עניין של חודשיים-שלושה ואנחנו צריכים לדעת מה כללי המשחק שלנו מבחינה תקציבית כי אחרת שוב כולם יסיימו בגירעונות ושוב נבוא אל דלתה של הכנסת ושל המערכת הציבורית ונאמר תנו לנו עוד כסף, תנו לנו עוד מחזור של הלוואות וכל מיני דברים כאלה. לכן אני חושב שבנסיבות האלה בפעם הזאת הביקורת לא מוצדקת כי מבחינת הכנסת זה קורה בלית ברירה. ביקשנו וביקשו מאיתנו היועצים המשפטיים לא לחוקק את החוק בקריאה ראשונה לפני שעושים דיון יחד איתכם בעניין הזה. כמובן קיבלנו את העמדה הזאת ללא כל בעיה מפני שכך זה צריך להיות. אני לא יודע מה היה במערכות בחירות קודמות אבל אני מדבר על מערכת הבחירות הנוכחית. לכן אני חושב שאתם צריכים לאשר לנו תוספת מה גם שהתוספת היא לא גבוהה. אני חושב שהחשב יכול להציג את הדברים האלה. מצד שני, אם אתם רוצים לעשות בדיקה מעמיקה ורפורמה לקראת הבחירות הבאות, אין שום בעיה. נשמח לעשות איתכם דיון מעמיק על העניין הזה. נעשה את זה. אם יש צדק גדול מאוד בזה שצריך להפחית, אז נפחית. אם יש צדק צריך להעלות נעלה. הכול צריך להיות, גם הנושא הזה של מערכות בחירות תכופות אחת אחרי השנייה, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון בכל מצב. הרי לא יכול להיות שאנחנו נלך ממערכה למערכה ובסוף יבואו אלינו בטענות שיש גירעונות. ברור שיש גירעונות כי המערכת הפוליטית והציבורית חשבה שהבחירות צריכות להיות כל 4שנים ולא 5 פעמים בשנתיים. בסדר, אנחנו אשמים בזה, מאשימים אותנו גם בזה, נגיד שאנחנו אשמים, אז מה לעשות? לכן אני חושב שהפעם אתם צריכים ללכת לקראת למרות שאני מקבל את זה שלא היה מספיק זמן. אני אומר במפורש שלא היה מספיק זמן. אנחנו מאוד מצטערים ומתנצלים על העניין הזה אבל במצב הנתון הזה אני חושב שאתם צריכים ללכת לקראת המערכת הפוליטית ולדון בעתיד בכלל הדברים בצורה יותר מקיפה. תודה רבה חבר הכנסת ביטן לפני חבר הכנסת רוטמן, נמצא אתנו כאן חשב הכנסת חיים ונשמח לשמוע אותך. אני לא רוצה להתייחס לטיעונים כבדי המשקל שאמרה גם השופטת וגם חבר הכנסת ביטן בנושא עבודה מול הוועדה הציבורית ובנושא החקיקה. אני רוצה להתייחס יותר למספרים. הוועדה במהלך כהונתה עבדה על הנושא של יחידת המימון ועל הנושא של מימון הפעילות השוטפת ופעילות הבחירות של המפלגות ובאיזשהו מקום פיתחנו איזושהי תיאוריה שבפרק זמן של 5 שנים שנערכות בו בזמנים נורמליים בחירות מוניציפאליות פעם אחת ובחירות לכנסת פעם אחת, שתי מערכות הבחירות האלה הן בדרך כלל מערכות בחירות גירעוניות ובמהלך אותן שנים עם המימון השוטף מצליחים לצבור כספים כי הפעילות השוטפת יוצאת חיובית ומצליחים לצבור כספים שיממנו את הגירעונות האלה. בהתאם לכך ניסתה הוועדה לפתח איזושהי תיאוריה מסוימת לגבי גובה יחידת המימון ואיך להתייחס אליה גם בפעילות שוטפת וגם בפעילות של בחירות. לפני המסקנות התחלנו את פרקי הבחירות האלה בפרקי זמן קצרים וכל התיאוריה הזאת למעשה התבדתה הוועדה הגיעה למסקנה שלא ניתן לעשות בשלב זה שום דבר והקפיאה את ההחלטה שלה. במקרה נפלו לידינו דוחות של מבקר המדינה מהבחירות האחרונות ולמרבה הפלא דוחות מבקר המדינה די מאוששים את התיאוריה הזאת שאומרת שהמפלגות באמת ממנות את מערכות הבחירות עם עודפים מפעילות שוטפת ונכון לעכשיו, כאשר יש בחירות בכזאת תכיפות, לא ניתן לצבור את אותם כספים שיממנו את הגירעונות במערכת הבחירות. לכן באיזשהו מקום יש איזושהי הצדקה אולי להעלות את יחידת המימון לצורך מימון מערכת הבחירות. זה היה אחד השיקולים, עד כמה שאני זוכר, של הוועדה הציבורית, אחת האופציות לעשות איזשהו פתרון של התייחסות ליחידת המימון לצורך בחירות בהתייחסות ליחידת מימון לצורך פעילות שוטפת. כאמור, העבודה לא הושלמה בגלל מה שקורה עכשיו. באיזשהו מקום, על מנת לממן את מערכת הבחירות הזאת, צריך באמת לעשות משהו. כאמור, לפרוצדורה אני לא מתייחס. צריך להתייחס לדבריה של השופטת ולדבריו של דוד ביטן. זה לגבי המימון. מה שהולכים לעשות עכשיו מבחינת הגדלת יחידת המימון, המשמעות הזאת, לאחר שיושלמו הבחירות וישולם מלוא מימון הבחירות, בהנחה שההתפלגות לא תשתנה כי אני לא מתכוון לחזות את תוצאות הבחירות אבל בהתפלגות הקיימת, המשמעות של זה כ-40 מיליוני שקלים תוספת למימון הבחירות. אני רוצה להתייחס לנושא אחר וזה נושא ההלוואות. בעבר הכנסת נתנה את ההלוואות. כשהגיעו לבחירות הכנסת עמדה עם יתרות אפס של כל המפלגות ולמעשה המתווה שנקבע לגבי ההלוואות נטרל כל סיכון מהכנסת. היו מגיעים למערכת בחירות, היו משלמים מימון בחירות, ממימון הבחירות היו מקזזים כל יתרה של הלוואה שהייתה נשארת למפלגה וכך לכנסת לא היה שום סיכון. בגלל התפתחות פרקי זמן קצרים בין הבחירות, המפלגות נדרשו למימון יותר גדול ואז מנעו את הקיזוז של ההלוואות ממימון הבחירות וגם הגדילו את כמות הפירעונות. הגדילו מ-36 פירעונות ל-54 פירעונות. לא 52?

הגדילו ל-54. עברה מערכת בחירות אחת, פרעו שני פירעונות ונשארו עם ה-52 והמשיכו עם 52. נכון להיום אנחנו עומדים כבר ב-38 פירעונות. 38 הפירעונות פי הצעת החוק, אני מבין שרוצים עוד פעם לגלגל את זה לקדנציה הבאה ולגלגל את זה ל-52 פירעונות. לדבר הזה יש כמה וכמה משמעויות. ראשית, ברגע שמגלגלים ל-52 פירעונות, הנוסחה של קבלת ההלוואות כמובן מגדילה את המסגרת להלוואה לכל מפלגה ומפלגה. הגדלת המסגרת, מי שמבין בהלוואה, זאת הגדלת הסיכון. אנחנו מגדילים את הסיכון בצורה מאוד מאוד משמעותית. עצם העובדה שאנחנו לא מקזזים את זה ממימון בחירות ומגלגלים את זה לכנסת הבאה, זה אומר שמפלגות שלא נכנסות, מגיעים לחובות אבודים. הניסיון מראה שאנחנו מגיעים לחובות אבודים כי אין ממי לגבות את הכסף. המפלגות עם כיסים ריקים. נכון להיום אנחנו נמצאים במצב שיש לנו חובות אבודים של 10 מיליוני שקלים בגין 3 מפלגות שלא הצליחו להיכנס והסיכון הולך וגדל ככל שמגדילים את המסגרות. היום חלק מהמפלגות נכנסות עם יתרות של 10 מיליון שקלים ודברים כאלה ומפלגה עם 10 מיליון שקלים שלא תגיע לכנסת הבאה, זה אומר חוב אבוד של 10 מיליון שקלים. אני ביקשתי שיישארו על ה-38 תשלומים וכמובן יש דין ודברים כי המפלגות רואות בזה חלק מהמימון. בכל אופן, ללכת ולהשאיר את זה על 52 תשלומים ולא להוריד את כמות הפריסה של ההלוואות, זה אומר להנציח את הדבר הזה לעולמי עד, עד כדי שכל החובות בסופו של דבר יהיו חובות אבודים. לכן אני חושב שצריך להיות איזשהו תהליך שאני מכנה אותו תהליך גמילה וחייבים להיכנס לאיזושהי רוטינה. אני מקווה שאנחנו נעצור עם כל הבחירות האלה אבל צריך להיכנס לאיזו רוטינה של הורדת כמות התשלומים ולא להשאיר אותם על 52. זו בקשתי ואם אפשר לעשות, זה יעזור מאוד. תשובה קצרה. החשב יודע, עם כל הכבוד לו, שהפחתה במספר התשלומים זה כאילו שלא קיבלנו שום תוספת. 4 תשלומים, אם אני מפחית מ-52 ל-48, זה כאילו לא קיבלנו שום דבר.

אם אתה מוריד במספר תשלומים, אתה מחזיר פחות כסף, התוצאה היא שמבחינת ההוצאה במערכת הבחירות אנחנו כאילו לא קיבלנו שום תוספת ביחידת המימון. לגבי הבעיה שהחשב מציג. יש בעיות באמת צריכים לפתור - כבודה, אני לא יודע אם זה בסמכות שלך במסגרת הרפורמה ואני אתן לך שתי דוגמאות. קודם כל, המצב שקרה עם עצמאות כאשר ברק הקים את עצמאות ופירק את עצמאות, ואותו חבר כנסת שהיה נציג עצמאות ב-מרצ רץ ב-מרצ ואז 3 מיליון שקלים הפכו לחוב אבוד. זה דבר שלא יכול להיות ציבורית - על זה לא שמעתי אף מילה ממישהו שצריך למנוע. אם אתה היית במפלגה ונבחרת לכנסת באותה מפלגה ובאותה מסגרת, חבר הכנסת הזה חייב לשלם, התשלומים שלו חייבים לשלם את החוב הזה. לא יתכן שיעשו מניארות כאלה שגורמות לכנסת להיות בחובות. זה דבר שצריך לתקן. דוגמה של הבית היהודי. עברו לימין החדש, לימינה, והשאירו את הבית היהודי. מה צריך להיות הדבר הזה? הקמת מסגרת חדשה, אתה צריך לנוע עם החוב עצמו. אלה דברים שצריך לתקן. רפורמה צריך לעשות. אלה דברים שלא יכולים להיות. דבר נוסף בנושא המימון. יש מפלגות שעושות 4 או 5 מסגרות ב-5 מנדטים ואז יש את התוספת הזאת של מנדט לכל מפלגה. כמו הרשימה המשותפת - היום הם שלושה ופעם הם היו ארבעה על שישה מנדטים, יש להם עוד מנדט אחד נוסף לכל מפלגה. הם מקבלים עוד 6-5 מיליון שקלים לעומת מפלגות אחרות גדולות שאינן מקבלות את זה. יש דברים שצריך לעשות בהם רפורמה, גם לחשוף את הבעיות האלה של החובות האבודים ומצד שני גם לא ליצור מצב כזה שמפלגות בכל מיני שיטות בעצם מקבלות יתרון מול מפלגות אחרות שלא נוקטות בשיטות האלה. אלה דברים שצריך לטפל בהם. אם אנחנו כרגע נפחית את מספר התשלומים, אנחנו בעצם יוצרים מצב שלא קיבלנו כל תוספת. בעצם אנחנו לא יכולים להוציא את הכסף הזה כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה אחר כך במסגרת ההלוואה. אבל כל הדברים האלה הם לא לעכשיו. זה לא נותן שום דבר. אבל זה לא שלא לקחת. קיבלת שתי תוספות. אתה יודע שבעצם מה שאתה מציע, זה כאילו לא קיבלנו. אנחנו נהיה במצב הרבה יותר קשה. אתם רוצים רפורמה? בבקשה, בואו נדבר על רפורמה. כמו שהאוצר תמיד אומר, אתה רוצה תקציב לכסות חובות בוא תן לי רפורמה מסוימת. בבקשה. שיבוא האוצר, יגיד איך מחסלים את כל ההלוואות האלה בעקבות יצירת מצב של 5 מערכות בחירות ונראה מה המצב. נשב על זה. אי אפשר לשבת על זה ביום אחד ולעשות את כל התיקונים האלה. אבל אני לא מסכים איתך שלא קיבלת שום תוספת. אתה מנסה להכפיל את התוספת.

אני לא יודע מאיפה הבאת 40 מיליון. אתה מנסה להכפיל את התוספת. אני לא מנסה להכפיל. אתה רואה את זה כחשב ואנחנו רואים את זה בצורה אחרת. אם הוחזרו 4 תשלומים, בעבר עשו 52 כי לא הספיקו להחזיר. הכנסת הזאת כן כיהנה שנה. כיהנה שנה. מה החזירו? נכון להיום אתה ב-38 תשלומים. תמשיך עם אותם 38 תשלומים ולא ייגרע ממך כלום. זה לא נכון. אתה יודע שזה לא נכון. אתה תמשיך לשלם את אותם תשלומים.

אני אתן לך דוגמה. בוא ניקח את הליכוד כדוגמה. הליכוד היום מחזיר מיליון ו-250 אלף שקלים ב-52 התשלומים שהיו. אם אתה לוקח עכשיו ומוריד 4 חודשים מה-52, זה בעצם מיליון וחצי שקלים לחודש. מיליון וחצי שקלים, זה מחזור הלוואה של 6 מיליון. אנחנו מקבלים 7 מיליון ואחר כך מפסידים 6 מיליון במחזור כך שנשארים לנו מיליון שקלים. אתה יודע את זה. זאת שיטת תחשיב פשוטה. נכון היום ב-38 תשלומים תמשיך עם ה-38. אתה מגדיל ל-52, ביום שמתפרסמות התוצאות, בא החשב שלך ולוקח את ה-52, בין 52 ל-38, מכפיל את זה ביחידת המימון ואומר לך להביא לו עוד כסף. אתה לוקח לעצמך מסגרת נוספת. אז מה? יש לך נזק מהעניין הזה? פעם ראשונה שיש חובות אבודים, הוכחתי לך שהחוב האבוד נובע מכל מיני תרגילים של המפלגות. לא בגלל עניין ציבורי. גם מרצ, גם הבית היהודי עשו איזשהו תרגיל שהשאירו את הבית היהודי ריק מתוכן, ריק ממנדטים אבל המנדטים נמצאים במקום אחר. למה על זה אתה לא נלחם? מה זה מרצ עשו תרגיל? יאיר גולן עבר אלינו, זה תרגיל שלנו?

זה תרגיל. עבר אליכם, נשאר בכנסת, לא מחזיר את ההלוואה. תבוא אליו בטענות. מה זה קשור אלי?

הוא חלק מ-מרצ. תודה רבה. הבנו את עקרונות הוויכוח. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. אני רוצה להתייחס לדבר אחד שעלה כאן מהדברים שהחשב אמר ומהדברים שאמרה כבוד השופטת. למעשה מה שנוצר כאן, כאילו נוצר כאן איזשהו ויכוח בין אנשים שרוצים הליך תקין שיחסוך כסף לקופת המדינה אני לא מדבר בכמה צריך להגדיל, אם צריך להגדיל ואני בכלל לא נכנס לוויכוח הכלכלי כי בזה ביטן מבין פי אלף יותר ממני ואני לא נכנס לזה אפילו לא ברמז. אני רק אומר שהתחשיב יצר איזשהו סימן השוואה בין יחידת מימון שוטפת ליחידות מימון לצורכי בחירות. זה מה שיצר החוק. ההנחה הזאת נעשתה, כפי שאמר החשב, על בסיס ההנחה שפעילות בחירות היא גירעונית ומשלמים אותה מהשוטף, ומכאן גם הפריסה. עד כאן סיכום של מה שאמר החשב בנושא הזה. אין ספק, וגם זה אמר החשב, שאף אחד לא לקח בחשבון כל כך הרבה מערכות בחירות בזמן כל כך קצר, דהיינו כל כך הרבה גירעונות ולכן צריך כאן איזושהי תוספת תקציב. גם אם עכשיו יוכיחו לכבוד השופטת באותות ובמופתים שאין ספק שאכן נוצר כאן נזק מאוד גדול וצריך עוד כסף, כל מה שהיא יכולה לעשות והוועדה יכולה לעשות על פי החוק, זה להגיד שיחידת המימון יותר גבוהה. אלה המגבלות. מאחר שלהגדיל את יחידת המימון מגדיל גם את התשלום לטובת הבחירות אבל בעיקר אני מאוד מאוד מקווה ואני חושב שכולנו שותפים לתקווה הזאת יגדיל את המימון השוטף, זאת אומרת שכדי לפתור בעיה שנוצרה בגלל נסיבות שלא כבוד השופטת, לא הוועדה עת חוקקה את החוק, לא מי שנתן את הסמכויות, לא חשב הכנסת ולא אחד אחד חזה כמות כזאת של יחידת בחירות, כדי לפתור את הבעיה אנחנו נצטרך להגדיל את יחידת המימון השוטפת ובעצם לעלות למדינה יותר כסף מכפי שאנחנו צריכים, כדי לפתור את הבעיה שנוצרה כאן עכשיו למימון בחירות. אנחנו אומרים שנייצר תהליך שלא חשבנו עליו ולא דמיינו אותו, נייצר הגדלה של יחידת המימון כי זה הדבר היחיד שהוועדה הציבורית מסוגלת לקבוע או להמליץ לגביו. אין לה סמכות אחרת בחוק. לקבוע.

לקבוע. זה הדבר היחיד שהיא מסוגלת לעשות והמשמעות היחידה של הצורך האמיתי שאני לא חושב שיש עליו חולק תהיה שבכנסת הבאה ואחר כך להקטין צריך פה אחד הם לא יוכלו להקטין. גם אם הם יגדילו עכשיו כי הגיעו למסקנה שצריך להגדיל, אבל אין הוראת שעה בהגדלה. אפשר להגדיל, אבל להקטין יחידות מימון, יש הוראה בחוק - רק פה אחד של חברי הוועדה. זאת לא החלטת רוב אלא זה הרבה יותר מורכב. זאת אומרת שכדי לפתור בעיה נקודתית, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נייצר הוצאה אדירה לכל השנים קדימה וגם לכנסות הבאות וגם לזה, שבעזרת השם לא יצטרכו. בעזרת השם, לפי התחשיבים שהגיש חשב הכנסת, בכנסת הבאה,

אם תמלא את ימיה או אפילו תהיה קרובה למלא את ימיה, לא יהיה צריך בזה וכל ההלוואות ייפרעו. אין כאן סיפור ואין כאן ויכוח בין אנשים שרוצים לחסוך כסף לקופת המדינה או להגדיל כסף לקופת המדינה. אני לא מכיר סמכות שיש לוועדה הציבורית לקבוע שיחידת מימון בתקופת בחירות תהיה 1.4 ולא 1.2. כלומר, לייצר את הדלתא הזאת שפותרת בדיוק בפלסטר את הבעיה שנוצרה עקב ריבוי מערכות בחירות, או מצמצמת את הבעיה שנוצרה עקב ריבוי מערכות בחירות, בלי להכניס את כל המערכת להיריון ל-20 שנים קדימה באמצעות הגדלת יחידת המימון. אם יש סמכות כוללת, יש גם סמכות חלקית. הוועדה בהחלט יכולה להגביל את ההגדלה לצורך

ולאבחן בין הוצאות בחירות לבין המימון. אני חייב שבעיניי זו פרשנות שהיא מאוד מאוד קשה בחוק. אני קראתי את סעיף החוק וסעיף החוק אומר שהסמכות שלכם היא לקבוע יחידת מימון. כמה יחידות מימון הולכת לכל דבר, אתם לא יכולים להגיד יחידת מימון לצורכי בחירות תהיה. יכולים. אני בוודאי חושב שלא לכך התכוון המחוקק. אני ודאי חושב שלא כך כתוב החוק. יכול להיות שאפשר לעשות את זה בפרשנות יצירתית. פרשנות תכליתית. תכליתית. אני מתנגד לפרשנות תכליתית ואני חושב שזה גם לא תכלית המחוקק וגם לא מה שהתכוון המחוקק ולא מה שרצה המחוקק, לא מה שאף אחד חלם או דמיין. אני חושב שאם אפשר לפתור את הכול בפרשנות תכליתית, אני מציע שאנחנו כאן בכנסת בפרשנות תכליתית נשתמש בסמכות שיש לנו לתקן חוק ולקבוע הוראת שעה שלא תייקר את עלויות אחזקת הכנסת שנים רבות קדימה אלא תפתור את נקודתית את הבעיה אליה נקלענו. הערה. לחשוב שהמחוקק ידע את מה שהולך לקרות, חבר הכנסת רוטמן אומר לנו שאנחנו נמצאים ב-סיקוונט של בחירות בלתי סביר בעליל ובו בזמן להבין מה שהמחוקק רצה, יש כאן כבר תרתי דסתרי. זה בכלל לא נתפס. אנחנו נמצאים במציאות כמו שאתה תיארת אותה, מציאות שהיא בלתי נתפסת של מערכת בחירות חמישית. גם המחוקק לא חשב ברמה הזאת. ולכן עושים הוראת שעה.

הוראת השעה היא לא זאת. הוראת השעה היא אם אתה הקמת ואם נתת סמכות, כפי שאמרה השופטת. אם נתת סמכות, אתה צריך לתת קצת "לי ווי" לסמכות הזאת. היא לא יכולה להיות מקובעת. אבל זה בניגוד לחוק. זה ידרוש תיקון חקיקה. היא לא בניגוד לחוק.

היא סבירה בעליל. השופט יכול לעשות מה שהוא רוצה. השופט לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן ולחבר הכנסת שיין. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת סובה, נמצאים איתנו כאן גם נציגי משרד מבקר המדינה, הגברת חנה רותם ועורך דין יואל הדר, היועץ המשפטי. נשמח לשמוע את דעתכם בעניין. ברשותכם, אני אפתח וחנה תשלים במה שאני אפספס. אני היועץ המשפטי למבקר המדינה. לגבי הנושא של יחידת מימון, אני לא אתייחס. זה לא נתון אצלנו להתייחסות אלא זה בפני הוועדה ובפני חברי הכנסת. הייתי מבקש להתייחס לנושא של ההלוואות. אנחנו תומכים בעמדה של חשב הכנסת. הדברים שהוא אמר כאן מקובלים עלינו. מדובר כאן בקופה הציבורית. אתם נבחרי הציבור כמובן אמונים על נושא הקופה הציבורית אבל אני חושב שברגע שקבעתם ואתם תקבעו בחוק שמדובר בהלוואה ולא במענק, אני חושב שיש ציפייה שההלוואה הזאת תוחזר. לפני שהחוק תוקן וניתן לקחת הלוואות מקופת המדינה, היה אפשר לקחת רק ממוסדות פיננסיים. מהרגע שהחוק עבר ועד היום, לקחו ב-450 אחוזים יותר הלוואות מאשר היה לפני שהחוק תוקן. היו יותר מערכות בחירות. 450 אחוזים. זה לא משנה אם היו יותר מערכות בחירות. התלות במוסדות פיננסיים לא הייתה בריאה לפוליטיקה הישראלית וטוב שנותק הקשר.

אני לא מבקר על העניין. אני מציין את העובדה. כאשר לוקחים הלוואה, יש צפי שצריך להחזיר אותה. זה הצפי וזו גם הציפייה שלכם. לכן אנחנו רוצים לומר שמי שלוקח הלוואה ולא מחזיר אותה, למשל סיעה שלא נבחרת או שהיא בוחרת לא להתמודד, היא לקחה הלוואה והיא משיקולים שלה בחרה לא להתמודד אני חושב שיש ציפייה שזה לא ייהפך להיות חוב אבוד שמראש יודעים את זה. לכן לטעמנו יש מקום לקחת ערבויות תחליטו ממי ובאיזו צורה - ברגע שסיעה לא נבחרת, שהיא לוקחת הלוואה - - - זה לא לעכשיו. תביאו הצעה. אני לא יודע מה זה לעכשיו או לא לעכשיו. הדיון הזה היה יכול התרחש גם קודם. כל מטרת החוק הייתה כדי למנוע את הערבויות האלה. בסופו של דבר הערבות היא כמו תרומה אלא בשם מכובס. נכון שאנחנו מאפשרים את זה למפלגות חדשות. למה אתם לא מאפשרים תרומות?

מטרת החוק הייתה למנוע את זה. אנחנו רוצים לנתק קשר הון-שלטון. אנחנו לא רוצים לחבר הון- שלטון. גם אנחנו לא רוצים אבל אני אומר שבמצב הזה , או כך או כך. אם נותנים לנו שהכול יהיה דרך המדינה, אז המדינה צריכה להתחשב. גם הלוואות מבנקים אפשר לקחת. יש דרכים לעשות אבל אתם נמצאים תמיד בדקה ה-90. אמרתי שהוועדה הציבורית תשב על רפורמה. פנו לוועדה הציבורית עם הצעה לשנות נושאים שונים והוועדה תיענה. את יכולה גם להציע. אפשר להציע. הרפרנס שלנו הוא תמיד לדבר קיים. גם כאשר חבר כנסת עובר מסיעה לסיעה, הסיעה המקבלת תדאג להחזר הערבויות מתקציבה. אני מסכים איתך. אמרתי את זה. לא רק שאני מסכים איתך אלא שאנחנו סבורים שמי שעובר סיעה וקיבל הלוואה,

כשהוא עובר לסיעה אחרת, שהסיעה המקבלת תדאג להחזר הערבויות מתקציבה. צריך למצוא מנגנון שהלוואות חוזרות. שלא יהיה מצב שהלוואות לא חוזרות לקופת המדינה. זאת קופת הציבור, זה לא איזשהו גורם חיצוני לעניין. לגבי הנושא של הדחייה, ביקשתם דחייה בחוק ב-8 שבועות למועד הגשת הדוחות למבקר המדינה. אנחנו מבינים את הבעיה כי לרוב מבקשים דחייה. זו תקנה שכנראה לא עומדים בה אבל אנחנו סבורים שצריך להפחית את התקופה ל-4 שבועות ולא ל-8 שבועות ושגם מבקר המדינה יקבל עוד שבועיים להגשת דוחות. זאת אומרת, 4 שבועות לסיעות ועוד שבועיים למבקר המדינה כדי להשלים את זה, כדי שיופחת הצורך בדחיות. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. אם תחליטו לעשות את זה, צריך לגרום לכך שבאמת הדבר הזה יקרה ושזאת לא תהיה עוד סיבה לדחיות נוספות שקיבלו עוד 4 שבועות נוספים. זו ההצעה שלנו בעניין הדחיות. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני רוצה לומר שמפלגת ישראל ביתנו מתנגדת נחרצות להגדלת מימון כפי שאנחנו שומעים כאן בדיון הזה. אנחנו התנגדנו בעבר. אנחנו לא נצביע בעד זה ואנחנו חושבים שבתקופה כזאת שאנחנו הולכים לבחירות פעם חמישית בתוך 3 שנים, אני חושב שמדובר על גניבה לאור היום של הקופה הציבורית. אנחנו נתנגד לזה. אין שום סיבה לעשות את זה וכל הוויכוח וכל הדיון הזה שמתנהל כאן, זה לא צריך להיות כאן בוועדת הכנסת. אני חושב שיש מקום כאן לדיון ציבורי רחב, אני חושב שיש כאן מקום לדבר על הנושא הזה שכאשר יש בחירות פתאום מחליטים להעלות בהתאם למספר החברים בסיעה ובוודאי שהמפלגות הגדולות הן אלה שרוצות יותר ויותר כסף. אני לא מבין את הטיעון הזה שאנחנו עושים פריימריס או לא עושים פריימריס.

בתקופה כזאת כאשר אנחנו פעם חמישית הולכים לבחירות, צריך קודם כל להוות דוגמה לציבור. 40 מיליון שקלים או 35 מיליון שקלים, זה כסף של הציבור. אנחנו נתנגד נחרצות להגדלת מימון המפלגות.

שמעתי אותך בערוץ 9 לפני 4 שנים אומר את הדברים האלה. לא היית חבר כנסת? מי דרש תוספות? תאמין לי, זה לא שווה את הוויכוח. אני חבר כנסת 3.5 שנים. אתה לא היית אבל המפלגה שלך לחצה את כולם. לא הבנתי למה אתה סתם זורק דבר שלא קשור לדיון הזה. אני אומר לך שהבעתי את דעתי, את דעת הסיעה, התנגדנו בעבר ואנחנו מתנגדים גם בשעה כזאת. זאת דעתי ומותר לי להביע את דעתי. זאת גם דעת השל המפלגה. אנחנו מתנגדים לזה. אנחנו חושבים שמדובר בגניבה לאור יום של הקופה הציבורית. נקודה. אתה מזכיר לי כאן את ערוץ 9, בהקשר למה? אגב, אם זה קשור אישית אלי, אני סיימתי לעבוד בערוץ הזה לפני 9 שנים. או ברדיו הרוסי. גם ברדיו הרוסי, אין לי מושג על מה אתה מדבר. זה לא קשור למימון המפלגות. יש כאן דיון על מימון המפלגות והאמן לי, אפשר להסתדר עם מה שהיה בבחירות האחרונות. גם שם התנגדנו ואנחנו מתנגדים גם הפעם. מתנגדים ורצים לבנק לקחת את הכסף. אני קורא לכל חבריי בקואליציה להתנגד לזה. אני מתנגד לזה וקורא לכל החברים שלנו בקואליציה להתנגד לדבר הזה. אני לא יודע למה הלכו להסכמות. אם אתה שואל אותי, צריך להוציא את זה מההסכמות. מילה אחת. הרי הציניות שלנו ידועה ואנחנו נמצאים כאן בבית הנבחרים לפני בחירות נוספות. ההוצאה הציבורית הישירה על הבחירות הנוספות היא כ-2,4 מיליארד שקלים. חבר הכנסת דוד ביטן ידידי, אנחנו נמצאים כאן אחרי שנה בה האופוזיציה לא השתתפה בעבודת הכנסת מבחינת הציבור. לא באה אפילו לעבודת הכנסת.

זה לא נכון. חבר הכנסת ביטן, לא

בוועדות לא אבל במליאה כן. אני יושב בוועדת חוץ וביטחון שם עולים הנושאים הכי אקוטיים ובוועדת המשנה וביקשתי בקשה אישית מהחברים שלך שהם אנשים בעלי ניסיון גדול לבוא כי אלה צורכי מדינת ישראל אף אחד מהם לא הגיע. אתם מידרתם אותנו מהוועדות. לא מידרנו כלום. יכלו להגיע. מידרתם אותנו. לא נתתם לנו מה שהגיע לנו ולכן אנחנו עושים את העבודה במליאה. באים לכאן אחרי שהחרימו את עבודת הכנסת. זאת ציניות שאין כדוגמתה לגבי טובת המדינה וטובת הציבור. תודה רבה חבר הכנסת שיין. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, אנחנו רוצים לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי. אין ספק שמדובר כאן בהסדר לא פשוט. זה הסדר שמעורר שאלות של אובדן כספי ציבור. זאת הסיבה שזה הסדר שידרוש גם הצבעה של רוב של 61 חברי כנסת בכל הקריאות, כיוון שיש כאן פגיעה בשוויון הזדמנויות לפי סעיף 4 לחוק היסוד. לא בכדי הוציא המחוקק במקור מידו את קביעת יחידת המימון והעביר אותה לקביעה של הוועדה הציבורית. הסיבה לכך הייתה גם משפטית וגם ציבורית. כפי שאמרה כבוד השופטת פרוקצ'יה, מן הסתם תהיה כאן ביקורת ציבורית על כל הסדר שייעשה. יחד עם זאת, אני חושבת שהעובדה שהכנסת בחקיקה הסמיכה את הוועדה הציבורית לקבוע את יחידת המימון, זה לא אומר שהכנסת הפקיעה מידה את הסמכות לשנות את ההסדר בהוראת שעה במקרים חריגים כאשר מתעורר צורך דחוף או צורך חיוני כפי שאולי קיים כאן לנוכח לוחות הזמנים הצפופים ביחס להתפזרות. את זה כמובן צריך לעשות ודאי תוך שמיעת הוועדה הציבורית והתייחסות לעמדות שלה. יושב ראש הוועדה וגם חבר הכנסת ביטן יודעים שמאז אתמול עמדנו על כך שתיעשה הזמנה מסודרת לוועדה הציבורית ושיועברו אליה הפרטים. זה נקרא לשמוע את עמדת הוועדה הציבורית כאשר הצעת החוק מגיעה אלי לפני שעתיים? זה קשה לי להבין. יהיו כאן יומיים של דיונים. זה לא נקרא לשמוע את עמדת הוועדה הציבורית. אלה משחקי מילים. מתקיים כאן דיון. הדיון עכשיו הוא לקריאה ראשונה. הדיון ימשיך גם מחר לקריאה השנייה והשלישית. לוחות הזמנים הם כאלה שעד מחר בחצות הכוונה היא להעביר את הצעת החוק. גם הוועדה הזאת מתכנסת לעשות דיונים דחופים. צריך לנסות לאפשר גם לוועדה הציבורית לקיים את הדיון בצורה מסודרת. אני רוצה לשאול שאלה את כבוד השופטת. אנחנו רוצים להעביר את זה עכשיו בקריאה ראשונה. הוועדה תוכל להתכנס נניח מחר בבוקר?

אנחנו לא נקיים דיון בהול שאין בו טעם. אנחנו צריכים לכנס את נציגי הסיעות לשמוע כל סיעה, לקבל נתונים ברורים מחשב הכנסת, להתייעץ עם מחלקת המחקר של הכנסת, לעשות את זה כמו שצריך. אין שום סיבה בעיניי מדוע לקשור את זה עם פיזור הכנסת. למה אי אפשר לעשות את זה במשך שבוע הבא? אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו לוח זמנים מאוד צפוף אבל לעשות את זה כמו שצריך. לא לשחק כאן במילים. כבוד היושב ראש, אני מציע שכל חברי הכנסת הנורבגים, עם העוזרים, יתפטרו. תקציב הכנסת יעלה ב-100 מיליון ואז אפשר יהיה לממן. אתם מדברים על גניבת כספי ציבור? זה מה שאני מציע לכם. למה צריכים את הנורבגים ואת העוזרים שלהם? מה ההבדל בין חבר כנסת מן המניין לבין חבר כנסת נורבגי? אתה הרי יודע שחברי הכנסת הנורבגים עשו את העבודה אליה אתם לא באתם. אתם גנבתם 200 מיליון שקלים. 22 נורבגים. צריך לקבל ממך מכתב תודה על כל העבודה שנעשתה כאן בזמן שהליכוד הפקיר את

הפקיר את הכנסת. לא הבנתי מה ההבדל חבר כנסת מן המניין לחבר כנסת נורבגי.

החוק לא מבדיל. למה אתה סתם אומר דברים? אתה סתם מפיץ כאן משהו כלפי חברי כנסת לכל דבר ואתה אומר נורבגי תתפטר.

למה אתה עושה את זה? אני לא מפיץ. אמרתם שאנחנו גונבים כספי ציבור. אם כך, כל הכנסת תתפטר. יש חברי כנסת נורבגים שיושבים בוועדות.

יוסי שיין הוא נורבגי ויושב בוועדות חוץ וביטחון. אתה מפיץ כאן דברים. שנה שלמה אתם מפיצים כאן דברים. דוד, ברור לך לחלוטין שדבר לא תרמתם לכנסת הזאת.

נכון. חוץ מדברי בלע ושנאה.

שום דבר לא עשיתם. דיברנו במליאה. שום דבר לא עשיתם בוועדות. אני ישבתי שם יום ולילה. לא עשיתם כלום. עוד לא הבנתי מה ההבדל בין חבר כנסת מן המניין לבין חבר כנסת נורבגי. תודה רבה. אנחנו רוצים להתקדם.

אני רוצה להבין. כל פעם אני שומע את זה. מאתמול בלילה שומעים את זה כל הזמן. זאת התעמולה שלהם. עושים משהו, מפיצים משהו ואז אנשים חוזרים על ה-פייק הזה. הוא אמר שחבר כנסת נורבגי צריך להתפטר כי הוא לא עושה כלום. מה זה קשור? אמרת תתפטר והכסף יחזור. לדעתך כל הכנסת צריכה להתפטר. הבנו. תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע. קשה לראות את מה שקורה כאן. בזמן שאנחנו מתווכחים על המימון, האופוזיציה ממשיכה לעשות הכול כדי לתקוע את המדינה. זה מה שקורה כאן. חבר הכנסת ביטן, אתה יודע, ולמרות שאתה לא היית מאלה שהתנגדו נחרצות, שגם יואב קיש, גם בנימין נתניהו, גם יריב לוין, עושים את כל מה שהם יכולים, ביחד עם המפלגות החרדיות והציונות הדתית כדי לתקוע את המטרו.

הפרויקט הכי גדל שהיה במדינת ישראל אי פעם וכל מה שמעניין אותם עכשיו זה לתקוע את המדינה. התקציב של המטרו אושר. המטרו לא נתקע בשם דבר.

המטרו לא יכול לצאת לדרך כי אתם עוצרים את זה. מה אתם עושים בזמן הזה? מתעסקים בהעלאת המימון למפלגות לקראת הבחירות. חבר הכנסת פינדרוס, אם אתה רוצה להסביר למה אתה מתנגד למטרו ולהמשיך לתקוע את המדינה, אתה מוזמן. במקום שננסה לקדם כאן את מימון למפלגות, שאנחנו מאוד לא תומכים בו,

אומרת כאן כבוד השופטת פרוקצ'יה שלא ניתן לה מספיק זמן, ראוי לתת לה את הזמן, אמנם אנחנו עובדים כאן בקבועי מהירים אבל יכול להיות שצריך לעצור את ההתקדמות המאוד מהירה הזאת בנושא המימון ולאפשר זמן יותר סביר ולעשות מקסימום לא בצמוד לפיזור. אני שואל אם אפשר. אני חושבת שתוך שבוע אנחנו יכולים לדון ולהחליט. לדון ולהחליט אפשר בקבועי זמן קצרים יותר משבוע. בסופו של דבר אנחנו צריכים לנהל כאן מדינה ויש לזה הרבה השלכות. לא צריך להצביע בעוד חצי שעה לקדם את המימון. נתנו לכם שנה וראינו לאן הגענו.

אתם מתעקשים שזה יהיה היום. אתה מפסיק להתעקש על המטרו? יש גם את החוק של האיזוק האלקטרוני שגם לו מתנגדים וזה חוק שאמור לסייע.

אתה מוכן להעלות את יחידת המימון בתנאי שיאשרו את המטרו?

אני לא להעלות. בוא נשתמש בשופטת ככלי מיקוח. שאלת ואני אסביר. על המזגניות של שרת התחבורה. אני לא מוכן להעלות את יחידת המימון בכל מצב. הנה, אני אומר לך. אני לא בעד זה בכל מצב. נדחה את הקריאה השנייה והשלישית לסוף שבוע הבא ובינתיים הוועדה תשב. זאת לא הייתה ההצעה. הוא אמר שבזמן שאתם תוקעים, מדברים. אתה מוכן לכך שנדחה את הקריאה השנייה והשלישית לסוף שבוע הבא? את המימון אני מוכן. את המימון, כן. לא את המימון.

הפיזור לא קשור למימון. זה בדיוק מה שאני מסביר. לך תתייעץ עם לפיד.

אני לא צריך להתייעץ עם לפיד. אני שואל את היועצת המשפטית.

הוא יגיד לך אם הוא מסכים. השאלה היא אם השופטת מודעת שכל הנושא של יחידת המימון תלוי במטרו.

הוא יסביר למה הוא מתנגד למטרו.

אני אפילו אשב ליד רם שפע. מעניין איזה ספין או תירוץ יהיה לך עכשיו יהיה להתנגדות שלך. כיוזם החוק, אני מבקש זכות דיבור. חברת הכנסת מיכל רוזין ואחריה חבר הכנסת יואב קיש. נדמה את האישור בקריאה שנייה ושלישית לסוף שבוע הבא ובינתיים הוועדה תדון. אין לנו בעיה שהוועדה תדון. ביטן, אני אשמח שתקשיב לי כפי שאני הקשבתי לך. ביטן, היא פונה אליך באופן אישי. מי זאת? הנורבגית. אתם בוכים ורצים לבנק לקחת את הכסף. זה המצב. אני מזכירה לך שאנחנו דאגנו לכך שאי אפשר יהיה לקחת מהבנק. לאורך כל השנה האחרונה האופוזיציה טענה אני כמובן התנגדתי לטענה הזאת שמה שנקרא תישרף הממשלה, תישרף הקואליציה ועל הדרך גם המדינה, אנחנו מצביעים נגד כי אנחנו רוצים להפיל את הממשלה. וואלה, הפלתם. אין ממשלה. הולכים לבחירות. אז מה התירוץ שלכם עכשיו לפגוע במדינה, באזרחים ובאזרחיות? עכשיו זה כבוד. איך אמר ה-ממ"ז מיקי מכלוף זוהר? כבוד, כסף, כוח. לא זוכרת את הסדר. בדיוק זה. מה הסיפור? עכשיו זה כבוד? פעם ראשונה ביטן שומע על ה-ממ"ז.

לא ידעתי מי זה. יפה מאוד. רק בגלל זה מגיע לך להישאר בכנסת למרות שאת נורבגית. מגיע לה בגלל עוד הרבה סיבות אבל גם בגלל זה. צודק. בואו נהיה רציניים. נפלה הממשלה, היה לכם את התירוץ כי רציתם שהממשלה תיפול, הממשלה הכי רעה וכל ההסתה וההשמצות, עכשיו היא נפלה, עכשיו אנחנו לטובת מדינת ישראל, לטובת עם ישראל, לטובת האזרחים והאזרחיות, רצים לקדם כמה שיותר דברים אבל לא, כי אנחנו רוצים קרדיט וכותרות. חבר הכנסת אורבך, מילא שהם לא מקשיבים לי אבל הם מפריעים לי. אני מנסה. אני לא מצליח להשתלט עליהם. אתה חייב. עכשיו שאתה בצד שלהם, אולי יהיה יותר קל. כשהוא היה בצד שלכם, הוא גם לא השתלט עליכם. הייתי יושב ראש קואליציה - השתלטתי עליהם. ביטן, תקשיב לי וגם קיש. הלוואי שבציבור הייתה קורלציה בין הישגים פרלמנטריים או בממשלה שלפי זה הציבור מצביע. הלוואי כי אז באמת מרצ הייתה עם 20 מנדטים ומעלה. אתם אומרים לי את זה מאחורי הקלעים ולא בפני המצלמות מהבוקר עד הערב. אבל מכיוון שזה לא המצב ומכיוון שבסופו של דבר צריך להסתכל על אזרחים שהם גם כך לא מבינים למה עוד פעם המדינה הזאת נגררת לבחירות בפעם החמישית.

לא מבינים למה המדינה הזאת נגררת לבחירות חמישיות ולכן לא יכול להיות שאתם תעכבו קידום של פרויקטים וחוקים שהם לטובת האזרחים והאזרחיות שממילא אם אתם בטוחים בניצחון שלכם, אולי גם אתם תזכו לקדם אותם ולגזור את הסרט. לא יכול להיות שעכשיו אחרי הכול אתם תעשו את הסיבוב הזה מכבוד וקרדיטים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה. אנחנו כמובן נגד הגדלת המימון. אנחנו חושבים שמן הראוי שהמפלגות לא יקבלו יותר מימון. אנחנו כן בעד וכאן אני מסכימה עם חבר הכנסת ביטן פריסת ההלוואות מכיוון שבאמת אף אחד לא צפה, גם לא בחוק, שיהיו בחירות כל שנה ובאותה שנה כמה פעמים. באמת היכולות של מפלגה להחזיר - כיוון שאנחנו לא רוצים קשר הון-שלטון, אנחנו לא רוצים הלוואות מבנקים, אנחנו לא רוצים מתנות מעשירים, אנחנו לא רוצים ערבויות מעשירים, אנחנו רוצים להתקיים במדינה דמוקרטית, מה שנקרא על רגלינו ועל רגלי המדינה שתאפשר את הדמוקרטיה הזאת. אני מסכימה איתך שצריך את הרחבת פריסת ההלוואות. בנוסף, אם כבר הולכים לאיזושהי פשרה, אני חושבת שהפשרה הנכונה היא להגדיל את המימון הסיעתי ולא המימון היחידי. באמת המימון היחידי הוא פרצה ופריצה גדולה מדי בתקציב ובמימון החוזר ומכיוון שלצערי הרב יש סיכוי מאוד גדול צר לי שאני אומרת את זה, אני מזועזעת מעצמי שאני אומרת את זה שגם הבחירות האלה לא ייגמרו ברוב ולכן נלך שוב לסבב של בחירות. אנחנו נעבור את אחוז החסימה ולכם לא יהיו 61 חבר כנסת אבל לא משנה,

תעזבו את הוויכוח בינינו.

אם יהיו עוד פעם בחירות, כולנו שוב נהיה במצוקה כספית. מה זה אנחנו והם? אנחנו יחד. אנחנו יחד. אין אנחנו והם. אני חושבת שנכון להגדיל את הפלוס 1 הסיעתי ולא את המימון לפי כל חבר כנסת ואני חושבת שלא נכון להגדיל באופן כללי לפריסת ההלוואות כי שוב אנחנו היינו במערכה מטורפת אני מקווה מאוד שתסתיים בפעם הבאה. כבוד היושב ראש, דבר אחד קטן. אם הקואליציה תבקש מאיתנו לדחות בשבוע - - - מה שאני הצעתי זה לדחות את המימון. אני מבין את הסיבוב שאתה רוצה לעשות אבל לא דיברנו על דחיית הפיזור אלא לדחות את המימון. אתה יכול לתת לי לדבר?

אם הקואליציה תבקש מאיתנו לדחות בשבוע את הפיזור על מנת שהוועדה הציבורית תוכל לדון בשקט,

הוועדה הציבורית ביקשה לדון במימון. אפשר להתחיל בפיזור. לפני שנשמע את חבר הכנסת מוסי רז, חבר הוועדה הציבורית, חבר הכנסת לשעבר אהוד רצאבי, רוצה להתייחס. תעלו אותו ל-זום. הקשבתי קשב רב לדברים שדיון ולטענות שמצדיקות את ההעלאה של המימון וגם כמובן לדבריה של שגית היועצת המשפטית

אני רוצה לשאול שאלה לחשיבה. בכל זאת אנחנו מדברים על כסף והכסף הוא כסף ציבורי.

האם למישהו היה מספיק זמן כדי לשבת ולעשות תחשיב? האם כאשר ביקשתם להעלות בכך וכך מאות אלפי שקלים, האם נעשה תחשיב מדויק בכמה זה עלה,

האם היו התייעצויות עם חשב הכנסת, עם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מה קרה במשק.